שלום. בוקר טוב לכולם.

כ"ג בשבט התשפ"ג 14 בפברואר 2023. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הבריאות בנושא: צו ביטוח נפגעי חיסון (תיקון התוספת